אני מחדש את הישיבה, אנחנו דנים עכשיו בנושא קרן הארנונה. הבאתם נתונים? הייתם אמורים להביא נתונים. אתמול הוועדה ביקשה מאיתנו להביא את הנתונים לגבי היתרי הבנייה - - - אני ביקשתי עוד משהו. ביקשתי שייתנו לנו נתונים על סמך נתוני העבר,

הם אמרו שהחלוקה תהיה לפי 2018. ביקשנו נתונים לגבי 2018,

2020,

יש כאן בעיה, שאין לנו פה נתונים. אתה יודע מה קורה עם זכרון יעקב? הם יחד עם ג'אסר א-זרקא ופרדיס וכו', הם צריכים לתרום להם פעמיים? לא הגיוני. אין נתונים, אנחנו צריכים נתונים. את החוק הזה צריך להוציא מחוק ההסדרים כרגע. אדוני היושב-ראש, מה שאני מציע, להקפיא את כל הדיונים עד שנקבל את הנתונים. אתה מחוקק חוק בלי שום נתון שיכול לעזור לנו. אתם לא מביאים את הנתונים. חבר הכנסת חמד עמאר,

אנחנו מקיימים פה דיון שלישי בלי נתונים.

אני לא מבין איך אתם מסכימים לזה. לגבי הנושא שהציגה נציגת האוצר, היא טוענת שמדובר אך ורק על התוספת. מי שלא תהיה לו תוספת של מטרים, לא ישלם.

הסעיף הזה למעשה בא להתייחס, כאשר רשות מקומית לא מעבירה את ההפרשות שהיא מחויבות בהן לפי החוק, לקרן באותה שנה, הפעולות שניתן לנקוט כנגדה. ואם המדינה לא מעבירה? אין סנקציות. זה לא יכול להיות חד סטרי. ברור שכן. זה לא צריך להיות חד סטרי.

לא צריך להיות זה משהו אחר. הסנקציות הן תמיד חד סטריות. גפני, אני מבקשת להגיש הסתייגות ולהוסיף גם כן פיצוי מהאוצר, להוסיף אחוזים. כשאפשר יהיה להגיש הסתייגויות, תוכלי להגיש. מה זה תשלומים ממשלתיים שמשתלמים לה שלא על פי חוק? איזה תשלומים למשל?

אפשר לקצץ גם מהחינוך? הם יכולים לקחת הלכה למעשה אוכל משולחן של אנשים, אם הם רוצים. וזה מה שייקרה.

תשובה. אפילו מהחינוך, מכל דבר? אם זה לא לפי חוק. מה שהוא לפי חוק, לא ניתן לקזז. למשל, הסעות תלמידים, כן אפשר, זה לא לפי חוק. אחר כך ישאלו, למה אין הסעות לחינוך המיוחד. זה דורש שביתה של הרשויות הדבר הזה,

זה פשוט חולני.

אתה בוועדה נלחמת על הסעות לחינוך מיוחד, בכנסת העשרים, הם יוכלו לקצץ בזה. מענקי איזון, כן אפשר. הראשונים שייפגעו זה החינוך המיוחד. הראשונים להיפגע זה חינוך מיוחד.

ראית כנפיים של קרמבו. מ-2012 לא עדכנו את התעריפים של ההסעות? לא עדכנו. המצב על הפנים בהסעות תלמידים. עשיתי על זה דיון בשנה שעברה בוועדה לזכויות הילד. המנגנון הזה הוא מנגנון אוטומטי, ברגע שאתם רוצים להפעיל סנקציות נגד הרשות, זה מנגנון שנעשה אוטומטי. ריבית הפיגורים חלה אוטומטית. הקיזוז של החשב הכללי - - - הסיעה של שר האוצר היא היחידה בקואליציה שמעוניינת בדבר הזה. אני הראשון

רוצים לקחת כסף מרשויות עשירות ולתת לרשויות חלשות כלכלית. אבל אעשה שקר בנפשי כי אם הממשלה

מתי נזכרה הממשלה שהיא רוצה לקחת מהעשירות ולתת לחלשות? כשהיא רוצה לקדם בנייה. רק שזאת אותה ממשלה שעד לא מזמן נתנה מענקים לכל יחידת דיור של 30,000 שקלים, ופתאום מי שבונה מקבל מענק של 30,000 שקל על כל יחידת דיור חדשה. אותה ממשלה קבעה בתקנות של רמ"י, שעכשיו ייתנו רק 12,000 שקלים ליחידת דיור בבנייה חדשה. פתאום חסרים 18,000 שקלים. אז מאיפה יבוא הכסף? מרשויות מקומיות.

שהיעד הלאומי שלה לבנות בתים, היא נתנה והוציאה כסף מהכיס לבנות בתים, לא ראינו איזה רפורמה בבינוי או בדיור בר השגה שהביאה הממשלה ושמה על זה כמה מיליארדים. לא רק שלא עשתה רפורמה לדיור בר השגה ולמימון בתים או קידום בתים, המעט שנתנה בעצמה, היא רוצה לקחת מרשויות מקומיות. זה בלוף. זה חוק שנולד בחטא. אתם רוצים לתת לרשויות שאין להן כסף? תתנו בחינוך, ברווחה, תחלקו הכול מחדש. אבל להחליף את הקופה שלכם שמימנה בינוי ב-30,000 ליחידה ברשויות מקומיות ועוד נגלה עיוותים שרשות עשירה בסוציואקונומי גבוה תקבל כי הארנונה שלה לא התקדמה מילימטר, יש את כפר ורדים, אין להם כסף, עוד יקבלו. ורשויות סוציו3-4, שבנו מפעל, ייקחו מהם כסף עכשיו כי הם גדלו. רביבו, אני איתך בחלוקת העושר וצדק חלוקתי, אבל זה לא צדק חלוקתי, זה בלוף של אוצר, להחליף כסף ממשלתי בכספי רשויות מקומיות. שזה דבר שאסור לתת לו לעשות.

אני מטפל בעניין של כנפיים של קרמבו. זה כנראה הולך לפתרון, אני לא בטוח. זה עלה בבוקר. העלינו את זה הבוקר ואני חייב להגיד שאדוני היושב-ראש התגייס מיד ואני מאוד מקווה שזה ייפתר עוד היום. אני רוצה להגיד לכם, תדעו שהקיצוץ התחיל ב-5 מיליון שקל כבר בקדנציה הקודמת. זה לא נכון.

זה לא נכון אבל אני לא טענתי שקיצצתם. אני טענתי, שעד עכשיו היו מחנות והשנה אין. אני עובד על זה שהקייטנות ייפתחו ולהביא לשם כסף, אני מקווה שאני אצליח. אני עושה הפסקה עד השעה 14:00. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 13:33.